אנחנו עוסקים בפרק ד', מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית, מיסוי בשוק הדיור,

התיקון הוא קטן; מדובר בסעיף מסגרת, של הסמכה.

במיסוי מקרקעין. במיסוי מקרקעין, כן. עכשיו אנחנו בסעיף המסמיך. בשלב הבא, כשאנחנו נבוא עם התקנות של אותם מקרים נוספים, אנחנו נתייחס שם גם לאוכלוסיות המיוחדות, כמו שהתייחסנו אליהן בתקנות ובכללים של היום. אם אתה עושה את זה עכשיו בחקיקה ראשית אתה יכול לבוא אחרי כן. אם אתה אומר "חייב" זה חייב. אותו קשיש שאין לו מחשב ורוצה להגיש - - - אז צריך להכניס עוד אופציה. זה מה שהרב מבקש. מה כתוב בחקיקה הראשית? החקיקה הראשית לא אומרת את זה. היא רק מאפשרת להגיע עם תקנות. רגע, תגיד מי מדבר לפרוטוקול, כדי שאני אוכל לבוא אליך בטענות. אסף וקסלר מאגף תקציבים. התיקון בחקיקה הראשית רק מאפשר לבוא עם תקנות לוועדה, שיגידו את זה. אין חובה? אין חובה. למה אמרת שזו חובה? אני אסביר שוב. הסעיף שאנחנו מדברים עליו הוא סעיף קטן, שהמשמעות שלו היא לקבוע שהמסמכים שצריך להגיש יוגשו באופן מקוון כחובה. יחד עם זאת, אותו סעיף מסמיך את השר, באישור הוועדה, להביא תקנות שבהן ייקבעו סוגי חייבים שיהיו פטורים מהגשה באופן מקוון. לכן, אנחנו אומרים שאנחנו מביאים סעיף, שאני קוראת לו "סעיף המסגרת", כי הוא ההסמכה לקבוע כי מסמכים שצריך להגיש אותם יוגשו,

באופן מקוון, אבל במסגרת התקנות, שבהן גם צריך לקבוע - - - למה שלא תעשו הפוך? ואם השר לא מביא תקנות?

המשמעות היא שגם המסמכים שיוגשו, כחובה, באופן מקוון, וגם הפטורים הם ייקבעו במסגרת התקנות, שהן באישור הוועדה. מתי התקנות יגיעו לפה?

אני רוצה לשאול שאלה, בהמשך למה שאתה שאלת, ושאלת נכון. אני לא צריך להגיד למורי ורבי שהוא שואל נכון, אבל אני אומר את אותו הדבר רק הפוך: לאפשר. למה לעשות חובה? אני מכיר את הדבר הזה. כתוב שהשר רשאי לעשות את זה מקוון. ברגע שהוא קובע שזה מקוון אתה חייב להגיש באופן מקוון; זה לא שיש לך אופציה. אני שואל: איך אפשר לעשות את זה? אבל הם כתבו שהוא חייב. כן. אז למה לא לעשות הפוך? שתהיה אפשרות להגיש גם באופן מקוון?

עד שלא נבוא עם התקנות, בהן תהיה התייחסות גם לאוכלוסיות המיוחדות - - - מניסיון, אנחנו יודעים שהתקנות יכולות להגיע גם בעוד שנתיים. הוא אומר שהתחולה תהיה רק לאחר התקנות.

החובה של המסמכים הנוספים שאנחנו רוצים להכניס לא תיכנס עד שלא יהיו תקנות. והתקנות הן באישור הוועדה? אתה יכול רק לפרט מהם המסמכים הנוספים?

לדוגמה: הודעות לפי תמ"א 38 בפרק 5(5), והודעות בפינוי-בינוי בפרק 5(4). אלה המסות העיקריות. אם זה כמו שאתה אומר ירדה ההשגה שלי, אבל צריך להיות כתוב שהתחולה היא רק לאחר הבאת התקנות לאישור הוועדה. והתקנות הן באישור הוועדה, כמובן. סעיף 76(א), אותו הסעיף שאנחנו מתקנים, מתחיל במילים: "שר האוצר, באישור וועדת הכספים,

אנחנו פשוט - - - מוסיפים את התחולה. בסדר. תקריאו את החוק. תיקון חוק מיסוי מקרקעין 5. (4) בסעיף 76א בכותרת השוליים, במקום "הגשת הצהרה" יבוא "הגשה"; בסעיף קטן (ב), במקום הקטע החל במילים "הצהרות לפי סעיפים 73 עד 76" עד המילים "כאמור בסעיף 96" יבוא "הצהרות, מסמכים או טפסים שיש להגיש למנהל לפי חוק זה". אני מבקש להוסיף שהתחולה היא לאחר אישור התקנות על ידי הוועדה. זה אינהרנטי לתיקון. שיהיה כתוב את זה. אבל כך התיקון. נראה לנו שזה כבר נמצא בתוך התיקון,

אנחנו מדברים רק על התוספת. אז תעשו למען הסר ספק, זה לא ייכנס לתוקף - - - האמת היא שאפשר להצביע על זה. אבל הבטחנו לא להצביע. הרב גפני, הבטחתי לעמיתיי בסיעה שאתה לא מצביע. אני לא מתחשב בסיעה. הוא מתחשב בחמד עמאר. הסיעה יושבת עם דודי אמסלם. אתה יכול להרחיב?

אני יכול להצביע על זה, ולפי מה שאמרתם זה בסדר, אבל אני אמרתי לחמד עמאר, היות ויש חג של הדרוזים, שאני לא מצביע היום. בשבוע הבא, או מתי שזה יבוא להצבעה אנחנו נצביע. לפני כן, אני מבקש שאתם תדברו עם הלשכה המשפטית שלנו, כדי שאנחנו נהיה בטוחים שמה שאמרתם אכן מתממש בחקיקה או שצריך להוסיף את זה. אם לא צריך להוסיף את זה שיסבירו לנו בוועדה איך, בלי להוסיף, זה אומר שזה רק אחרי התקנות שיאושרו בוועדה. אז תצביע ותגיד שזו רוויזיה, לא?

בסדר גמור. טוב, תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:45.